על סדר-היום: הצעת הגדרת אזורים שבהם שיעור מסתננים גבוה כאזורי עדיפות לאומית בהתאם לסעיף 151 (ב)(7) לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010),

מאי גולן, בבקשה. קודם כל, אני רוצה להודות ליושב-ראש שהביא את הסוגייה החשובה הזאת לטיפול כבר בפעם הראשונה ועכשיו החזיר את זה. הייתי קצת לחוצה כי זה חזר לפה לאישור אבל אני שמחה כי אני מבינה היום שזה כדי לוודא שזה קורה באמת ולא מתמסמס. בדקת את הקריטריונים של מה שהממשלה עשתה? אני בדקתי את הקריטריונים. אנחנו עובדים על זה גם עם משרד השיכון. גם אופיר בדק את זה וכולם בדקו את זה. זה לא סתם עבר בהצעת מחליטים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהפריך פה איזה ספין שיש סביב התוכנית הזאת בימים האחרונים לגבי השאלה איך יהיה באמת מעקב על זה שהכסף הזה הולך למסתננים בלתי חוקיים. זה בדיוק הצד השני של מה שאמור להיות עם הכסף הזה. אני אומרת בצורה חד-משמעית. אני בקשר עם כל ראשי הערים. אם למישהו יש טעות, אנחנו מדברים על 7 ערים: ירושלים, בני-ברק, תל-אביב - - - דיברת איתי ראש עיריית בני-ברק. הוא הוזמן לפה?

אני רק אדגיש: ירושלים, בני-ברק,

נתניה, אשדוד, אילת ופתח תקווה. 7 ערים שיש בהן ריכוז גבוה של מסתננים בלתי חוקיים. תהיה ועדת היגוי בכל אחת ואחת מהערים הללו. אני אהיה מעורבת בכל אחת ואחת מהערים האלה. אני כבר יכולה להגיד שנפגשתי עם כל ראשי הערים, למעט ראש עיריית תל-אביב אבל שם אנחנו בקשר עם סגן ראש העיר ואנחנו יודעים שזה ילך לתשתיות, לחברה ונטו לתושבים הוותיקים לפיצויים שיקרו כבר בתחילת 2021. אני רק רוצה לציין שבעקבות הבאז שזה יצר אצל ראשי הערים אני רק רוצה שתבין, הם לא יודעים להתמודד עם כמות של אלפי ילדים בתוך בתי הספר. הם לא יודעים איך להתמודד עם תשתיות רקובות. לכן פנו אלי מעוד ערים, מראשון לציון, מערד, מאשקלון, מקרית מלאכי. ערים שבאמת לא ידענו עד כמה ריכוז המסתננים גדל בהן בשנים האחרונות וכמה ילדים נכנסו למערכת החינוך. באמת תפוסה בלתי נתפסת של ילדים שמערכת החינוך לא יודעת להתמודד איתה. אין מספיק מורים, אין תקנים, אין כלים כדי להתמודד עם איתם וגם עם ילדים ישראלים.

בעזרת השם, אם הכנסת הזאת לא תפוזר בזמן הקרוב, אני מתכוונת להביא לפתח הוועדה הזאת עוד ערים שייכנסו לתוכנית השיקום הזאת. אני שמחה שרגע לפני שהכאוס בא אלינו, התוכנית הזאת תעבור.

תודה רבה. אופיר, אתה רוצה להוסיף? לא. אני אבקש מהיועצת המשפטית. תן למי שמציג את זה. מי נמצא מהממשלה? אני ממשרד השיכון. אתם שיניתם את הקריטריונים? הקריטריונים נשארו מה שהם היו לפני כן אבל לא הצגנו את הקריטריונים בפעם הקודמת.

הכוונה היא למה שנקבע בהחלטת הממשלה שמגדירה את האזורים שבהם שיעור המסתננים גבוה כאזורי עדיפות לאומית.

החלטת הממשלה המקורית היתה של איגום תקציבי של 28 מיליון שקלים ועוד 2. הכסף הזה עד - - - 28 מיליון? 30 מיליון שקלים. מה זה ועוד 2? היה משרד אחד שה-2 מיליון שקלים היו לדברים מאוד ספציפיים ולכן הם לא נכנסו לפול הרחב. אבל חוץ מזה, גם בהיבט המהותי, ההצעה דיברה על זה שתפעל תכנית חברתית קהילתית ובעצם עכשיו מדובר רק תוכנית שהיא פיזית.

היא התוותה איזשהם מרכיבים כמו שיקום וקידום כלכלי חברתי של משפחות נזקקות או משפחות שמטופלות על-ידי שירותי רווחה, חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, משפחות נזקקות בדגש על שירותי בריאות בגיל הרך לילדים.

כל האלמנטים האלה השתנו עכשיו בעקבות ההחלטה. האם אתה יכול להסביר? בהחלטה המקורית היה מדובר על איגום תקציבי של 30 מיליון שקל למשרדים שבחלקם הגדול הם משרדים חברתיים וזה מיועד באמת לשימושים האלה. במהלך הזמן, עד שהוועדה סיימה את העבודה שלה - - - זה לקח כמה שנים. לקח בערך שנה. התקציב המאוגם לא היה קיים יותר ובעצם ההחלטה ישבה בצד וחיכתה לתקציב. לא היה תקציב מהממשלה. ואז הגיעה הקורונה. אז בעצם הגיעה יוזמה - - - אתה יכול להגיד לי עכשיו בשקט כשאף אחד לא ישמע. מה שהביאו עכשיו כתקציב ומה שקיבלו החלטת ממשלה זה בעקבות מה שחברת הכנסת מאי גולן העלתה כאן בוועדת הכספים או שזה נעשה לבד? לא הבנתי את השאלה. אני יכולה לחדד? הוא שואל האם התוכנית המקורית היתה מגיעה לכדי מיצוי לולא העליתי את זה ומגיעה לוועדת הכספים? זאת לא שאלה אלי.

אכוון אותך לתשובה, בזכות מאי גולן. לא, לא צריך קרדיטים. אבל אדוני היושב-ראש, זה לא היה מגיע. זה לא המישור שלי. מה שקרה זה שהגיע תקציב מתוך תקציב הקורונה - - - אנחנו רואים בזה חשיבות רבה כי המציאות קשה בכל אותם בהם יש מסתננים לא חוקיים? אני מסכים. לא היה תקציב ולא יכולנו להוציא את זה לפועל. קופסת הקורונה היתה 20 מיליון שקלים אבל זה היה קופסת קורונה לדברים פיזיים. לכן היינו צריכים לשנות את ההחלטה. גם כל צורת הפעולה שלה השתנתה כי זה כבר לא איגום אלא כסף תוספתי מהאוצר. הניהול שלו אחר, הוא בוצע דרכנו בשיתוף עם הערים, כמובן, אבל אנחנו הצינור של הכסף. הייעוד היה לדברים פיזיים. כל הדברים האלה השתנו בגלל המקור של הכסף. זה יכול להיות למגוון של דברים. אנחנו העדפנו להשאיר את זה כמה שיותר רחב כדי להשאיר את האופציה לעזור לערים לפי מה שהם צריכות. זה יכול להיות תאורה, זה יכול להיות תשתיות, זה יכול להיות גנים, טיפות חלב, כיתות. לא שמעתי. הייעוד של הכסף אמנם הוא פיזי אבל הוא נועד לעזור להמון דברים שהם מרכיב מאוד חשוב בהתמודדות. זה יכול להיות תאורה - - - אז למה זה פיזי? עכשיו זה רק פיזי. זה יכול להיות טיפות חלב, גנים. טיפות חלב, גני משחקים. מה עם הנושא של רווחה? דיבר איתי ראש עיריית בני-ברק. אדוני היושב-ראש. זה היה אמור להיות ובגלל המצב של הקורונה, אם הייתי מתעקשת על זה כרגע אז התקציב לא היה עובר. זה אמור להיות

ראש עיריית בני-ברק נמצא בזום, נשמע מה הוא אומר. הרב רובינשטיין, אנחנו לא באים לדבר איתך על התחלואה. שלום, צהרים טובים. אני רואה שיש מיזם מאוד יפה של המשרד. אני רואה מכתב ממדינת ישראל, משרד הבינוי השיכון, שלבני-ברק הוקצב איזה סכום.

לעניינים חברתיים וקהילתיים לא נותנים אלא רק לבינוי. אני חושב שדווקא בעידן הקורונה, דווקא בזמן שאנחנו נמצאים, אנחנו צריכים את הכסף לדברים קהילתיים, לשקם את הקילה, לשקם את חיי הרווחה בעיר הזאת. הרבה יותר חשוב מאשר הבינוי הפיזי. מה אפשר לעשות ב-620,000 שקלים. מי שיודע מחירים של שיפוץ, זה לא מספיק להרבה. ענייני רווחה וקהילה אני חושב שהכסף נצרך מאוד למקומות בהם יש ריכוזים גדולים של מסתננים. אני לא רוצה כאן להרחיב את הדיבור על זה אבל כל אחד מעלה בדמיונו אל המצב במקומות האלה. אני חושב שעל זה צריך לתת את הדגש. אם זה הובא לוועדת הכספים וועדת הכספים יכולה לשנות את ההחלטה, בבקשה ותודה רבה לכולם. הרב רובינשטיין, אם לא חברת הכנסת מאי גולן וחבר הכנסת אופיר כץ שפנו לוועדה ואנחנו פנינו לממשלה, אז יכול להיות שבכלל היו שוכחים מהעניין הזה. בזכותם זה נמצא על סדר-היום. ביקשתי שתגיד את הדברים האלה ועכשיו נברר את העניין החברתי. ראינו בשינוי הקריטריונים שמדובר בעניין הפיזי, נברר עכשיו מה זה. אני מודה לך שהשתתפת בדיון הזה. תודה רבה ושתהיה לכם סיעתא דשמיא לקבל החלטות נכונות. אתה תושב העיר שלנו ואתה גם מלווה אותי לאורך כל התקופה הזאת. ב-9 חודשים האחרונים אתה מלווה אותי ליווי צמוד ואני מודה לך על כך. תודה רבה. אופיר, בבקשה. איך שראיתי את המכתב של משרד השיכון שאלתי את מאי לפשר השינוי הזה. לפי מה שהבנתי וגם בהתייחס למה שראש העיר אמר, האפשרות היתה שזה או לחכות ואז לא להביא בכלל שום דבר, או בינתיים להביא את התקציב לדברים פיזיים ובהמשך נוכל להביא את התקציב הנוסף לעניינים חברתיים. לכן אני חושב שחשוב שראשי הערים יקבלו את מה שיש. יש מה לעשות עם הכסף הזה. אני מברך את מאי שבאמת דחפה לנושא הזה כבר הרבה זמן, בתמיכה של ראש הממשלה אז כל הכבוד. אני מודה גם לך, אדוני היושב ראש שהבאת את זה לוועדה במהירות בפעם השנייה.

אני מבטיח לך שכל עוד אני פה, בעזרת השם אלווה את העניין הזה ואעזור לך לקדם את זה. מה שהעלה ראש העיר, אני חושב שהוא צודק. צריך למצוא פתרון, לא לעצור. צריך להתקדם הלאה כאשר יש ראייה שאנחנו רוצים שזה יעבור לנושא החברתי. אני מבין שכאשר יש את הערים האלה וגם ערים נוספות שעוד לא הגענו אליהם, ברור שהנושא החברתי הוא חלק מאוד חשוב בתוך העניין הזה. אנחנו מבקשים את זה. אנחנו לא אוהבים את השינויים בקריטריונים. צריך שיהיו את כל הקריטריונים וצריך גם להגדיל את התקציב. צריך שגם אנחנו נהיה מעורבים בקריטריונים. שגית היועצת המשפטית העלתה את זה בפעם שעברה, שאנחנו צריכים להיות מעורבים ולא להביא לנו את זה בדיעבד.

מה שביקשנו. אנחנו סומכים על מאי גולן שעשתה עבודה טובה. גם בדברי הסיכום שלך פירגנת לה. בפעם הבאה חייבים לפה את הקריטריונים לפני ולא בדיעבד כדי שלא נהיה חותמת גומי של אף אחד. נאמר פה 600,000 שקלים. לבני-ברק יש 2.5 מיליון שקלים. למה הוא אמר 600,000 שקלים?

זה לפי ריכוז. יש ערים שיש להם יותר.

2.5. הסיבה שזה לקח שנה זה גם בגלל המורכבות וגם בגלל המתודולוגיה. ברגע שיש תקציב אפשר יהיה להגדיל. תתעקשו על זה שזה לא בזכות מאי גולן ואני מתעקש על זה שזה כן בזכותה. אנחנו נעקוב אחרי זה ולכן ביקשתי שהקריטריונים יהיו כאן ולא שתביאו את זה בדיעבד. אנחנו נעמוד על העניין הזה ונמשיך ללוות את הפרויקט. מאיר יצחק הלוי, ראש עירית אילת, בבקשה.

מה שלומך? הרבה זמן לא הייתי באילת. העיר מתגעגעת אליך מאוד. אדוני יקיר העיר אילת. אני שולח לך בריאות מלאה ותודה רבה על כל מה שאתה עושה. אני רוצה להגיד יישר כוח לחברת הכנסת מאי גולן, שראיתי את הכניסה שלה בנושא הזה. כמובן לשאר חברי הכנסת הפעילים,

חבר הכנסת אזולאי וכן הלאה. אני מלווה את נושא קליטת האוכלוסייה הזאת מראשיתה. אנחנו העיר הנחשונית הראשונה שקלטה לתוכה. אני לא דן עכשיו אם זאת קליטה רצויה או לא רצויה, נכונה או לא נכונה. אני מדבר כרגע עובדתית. נדמה לי שאנחנו היינו הראשונים שקלטו. יוסי אדלשטיין יעיד שאני אומר דברים מדויקים. אנחנו העיר הראשונה שקלטה אלפי אנשים שהגיעו מאריתריאה וסודן. אני חושב שמרכיב הוותק גם צריך להיות בשיקול של התמחיר, איך מתמחרים ואיך נותנים מי למה, אבל אני לא רוצה גם לזה להיכנס. אני לחלוטין מסכים עם ראש עיריית בני-ברק על כך שצריך להכניס את הרכיב החברתי קהילתי הרווחתי בתוך שיקול הדעת של הפרויקט הזה. אני רוצה להסביר למה. לא רק משום שאני מכבד את מה שאומר הרב רובינשטיין וכי אני בוגר ישיבת פוניביץ' בבני-ברק אלא אני אומר את זה גם משום שהוא אמר דברים חכמים ונכונים. כשקיבלנו את האוכלוסייה הזאת הם הגיעו כבודדים. בדרך-כלל הגיעו גברים צעירים מאריתריאה שהצליחו לעבור דרך מצרים וחדרו למדינת ישראל. היום אנחנו מטפלים כבר במשפחות. היום מדובר באירוע אחר לגמרי.

במסתננים בודדים שהיו עם רמת ניידות גבוהה אלא במרכיב של משפחה. רק כדי שנבין. אם לנו יש קרוב ל-2,000 מסתננים או חסרי מעמד, נכון להיום יש קרוב ל-700 ילדים. לפני 8 שנים לא היה ילד אחד. זה אומר שיש כאן אירוע אחר לחלוטין.

למקד את הדברים רק בצד הפיזי, זה לא מספיק. יש לנו היבטים נוספים רבים ואחרים. אני יכול להגיד לכם, אדוני היושב-ראש, שבנושא הקורונה יש לי מטה מיוחד שמטפל רק

יחד עם המנהיגות שלהם, יחד עם המשפחות שלהם ויחד עם העובדים הסוציאליים שלהם. זה ממש גרעין קהילתי חדש שלא היה בעיר עד לפני 10 שנים. לכן טוב עשתה חברת הכנסת מאי גולן שנכנסה לעניין. אני חושב רק שצריך להרחיב את היריעה. חד משמעי, רק הליכוד יכול. הליכוד לא יכול בלי יהדות התורה. שואלים פה אם גדעון סער אצלך כי הוא לא בכנסת. סתם, תבוא לש"ס. אתה יודע שאתה רצוי אצלנו, אני לא צריך להגיד לך. חבר הכנסת אזולאי, נתמקד בנושא. לקחתי את זה עלי במקום ששלושה ליכודניקים יגידו את זה. תראה מה אני עושה בשבילך. אני יכול להגיד לכם, אם זה מאוד חשוב והיושב-ראש מרשה לי. אני זוכר את הפעולה שגדעון סער עשה כשר החינוך וכשר הפנים בכל מה שקשור באוכלוסייה חסרת המעמד. אתם יודעים, אני ותיק מאוד אז יש לי את הפרספקטיבה שלחלקכם כצעירים עוד אין. כדאי שתנברו ותיכנסו לראות מה עשה גדעון גם כשר חינוך וגם כשר הפנים בסוגייה הזאת. נעזוב את זה, זה לא הנושא. הנושא הוא באמת לראות איך אנחנו כרשויות - - - לא הבנתי, כשאני דיברתי עם היועצת המשפטית, אתה דיברת על גדעון סער? מאי גולן, אני מציע שתבדקי את התקופה של גדעון. אני חד משמעית אמרתי שהוא שר פנים מעולה. מי כמוך יודע מה הוא עשה. אני מציע לאפשר לרשויות המקומיות מרחב תמרון לדעת היכן לתעל את המשאבים וכמובן לעשות כל מאמץ להגדיל. תודה רבה מאיר. תמשיך לנהל את העיר כמו שצריך. גם כשאני לא מגיע, תנהל את זה יפה וטוב. אני אבוא בסוף בעזרת השם. אנחנו מתגעגעים אליך מאוד. מאי, משפט מסכם. אני רק רוצה להגיד שאני חד משמעית מסכימה עם ראשי הערים, עם ראש עיריית אילת וגם עם ראש עיריית בני-ברק. כמובן שבמקור התוכנית הזאת היתה חברתית אבל נכנסנו לתקופה בלתי אפשרית של הקורונה שאף אחד לא צפה, לא רק בישראל אלא גם בעולם. זה היה או לוותר על הכול ולדחות את זה או לקבל את זה לפחות. אגב, הקריטריונים האלה הם די רחבים. הוא דיבר על טיפות חלב, גנים, בתי ספר. יש כל מיני דברים חברתיים שגם אפשר להכניס בתוך התשתיות האלה. לכן, נתחיל עם זה ובעזרת השם נרחיב עם זה. אני רוצה לסכם. אני מקבל את העמדה שלכם. את היית המציעה ואופיר הצטרף וגם ינון אמר את אותו דבר. אני מקבל שלא לעכב את הפרויקט על אף שגם לראשי הערים וגם לנו יש השגה על הנושא הזה. אנחנו לא חושבים שזה צריך להיות פיזי בלבד. פיזי זה נכון אבל צריך שזה יהיה גם חברתי וגם רווחה וכל מה שנלווה לעניין הזה. אנחנו מדברים על מסתננים וכל מה שנלווה לזה. אנחנו נעקוב אחרי הפרויקט הזה. אנחנו מבקשים לא לעצור אותו. אנחנו מבקשים להתקדם ושהערים האלה וערים נוספות שיעמדו בקריטריון הזה יוכלו ליהנות מהפרויקט הזה. אני מברך אותך חברת הכנסת מאי גולן על זה שהעלית את העניין הזה. אנחנו כולנו הצטרפנו לזה ואנחנו נעקוב. אני אומר לך כמי שמייצג את הממשלה, אנחנו רוצים שזה יהיה גם רווחה ונושאים חברתיים ולא רק הנושאים הפיזיים. אני מודה לכולם. תודה רבה, הישיבה נעולה.

בשעה 14:00.